בוקר טוב.

אנחנו פה ביום רביעי בשבוע, 6 בינואר 2021. לא שגרתי שאנחנו ערב לפני סגר ואנחנו בכנסת למעשה התפזרה. בשבילך, אוסאמה, אני 20 שנה בכנסת, מפברואר